אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בנושא בקשת הממשלה להקדמת הדיון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

מה שקרה הוא שחוק לתיקון ולקיום תוקפן

שבעצם

הם לא באים להיות מתחת - - - הם השותפים הכי גדולים - - - עד עכשיו מי שמפריע זה הקואליציה לעצמה. אני אדבר. לא יעזור לך, בועז.

אני אדבר. לא יעזור לך.

היושב-ראש, כל ציוץ שני שלו קורא לאלימות. הם לא מתחת לאלונקה. היושב-ראש שלו - - - הקואליציה מפריעה לעצמה.

זה ייקח חמש דקות לברר. אבל יש לי שאלה. חברי הכנסת, חמש דקות התייעצות סיעתית. ואחרי התייעצות סיעתית, נחזור ונצביע. (הישיבה נפסקה בשעה 17:17 ונתחדשה בשעה 17:23.) טוב,

אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים של החוק.

עוד יהיה, אם זה באמת חוסך חיי אדם או לא, אבל זה תוכנן של אותן החלטות שיגיעו. אני כן רוצה לשאול אותך אם חוק המטרייה הזה, מה שעכשיו אנחנו דנים,

שהוא צריך לעבור בשלוש קריאות היום?

האם זה ראוי? אז אמרתי, להעביר חוק בשלוש קריאות זה לא דבר אידאלי ואנחנו לא אוהבים את זה. באותו יום. אנחנו לא אוהבים את זה. זה לא דבר רע. אני ייעוץ משפטי לממשלה, לא לכנסת. יש תהליכים בכנסת, שהם - - -. אבל אני כן אומר, מצב החלופות ואני מתאר לך דברים שאתמול נדונו ונבחנו. חלק מהאפשרויות שהיו,

צריכים לעשות מהר,

נעביר את חוק המסגרת הגדול. בסדר, את זה כבר אמרנו. אל תגיד לי רע, רע מאוד. אני אתן לך דבר אחד - - - רז, רז, סליחה. לא, לא, לא. רז, רז. עורך דין נזרי, עורך דין נזרי - - - אתה אומר לי יחסית לגרוע - - - - - - אלטרנטיבות.

עכשיו להכניס לדיון את הפרטים שהממשלה רוצה? חבר הכנסת שטרן. לסגור את האולמות, שזה יהיה התוכן - - - חבר הכנסת שטרן, תודה רבה.

זה גם - - - זה הרבה יותר נכון מלעשות חוק - - - רז, אני מבקש לא לדבר יותר.

זה הרבה יותר נכון מלעשות חוק - - - עמאר, שאלה אחרונה ועוברים ל הצבעה. שאלה אליך. אנחנו מביאים חוק מאוד כבד ונותנים סמכות אדירה לממשלה עכשיו, כאשר במדינת ישראל יש חוק. רק בשבוע שעבר או לפניו חוקקנו אותו, שמסמיך את הממשלה להוציא כל צו שהיא רוצה. אבל היא צריכה להביא את זה לוועדת קורונה. אם הנושא היה כל כך חשוב, אז למה בבוקר היום לא הביאו את זה לוועדת הקורונה? התקיים דיון כמו שצריך בוועדת קורונה, ובסופו של דבר אושרו הצווים שהיא רוצה לסגור,

מה שהיא רוצה הממשלה. אבל למה אנחנו לא עושים את זה? הוא הסביר את זה קודם. הבעיה של הממשלה,

נופל לך בסוף שבוע, וגם יושב-ראש הוועדה כאן אמר, נופל בסוף שבוע. למה לא מגבילים את זה רק לסוף שבוע? והכנסת חייבת להתכנס ביום ראשון, ואם לא תתכנס, הצו יבוטל? אמרת את זה כבר קודם. איתן, אתה לא הקשבת לי.

תביאו היום חוק על התוכן, על ההחלטות של הממשלה של היום.

זה בדיוק שאומר חמד עמאר עכשיו. לא umbrella, לא umbrella. אני הבנתי. חמד עמאר אמר אותו דבר הרגע. והיום הייתה הסכמה אצל יושב-ראש הכנסת בין כל ראשי הסיעות, שהדבר הזה יבוא, יידון ויעלה לדיון במליאה בשלוש קריאות. זו הייתה הסכמה של כל ראשי הסיעות. אני מבקש להעלות להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בכל הקריאות?

רוויזיה. מי נגד? הצבעה בעד, 7 נגד, 4 בקשת הממשלה אושרה.

תתקיים רוויזיה. אנחנו נודיע על מועד הרוויזיה. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:26.